בסיוון התש"ף, 2 ביוני 2020. אנחנו עוברים לנאומים בני דקה. ראשון, חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, רבים מאיתנו צפו אתמול בסרטון הרשת הקשה והנוראי שרץ אתמול, צריך להגיד שלא לראשונה. אנחנו רואים ג'יפים מקיפים ג'יפ צה"לי בנהיגה פרועה ובריונית, אלימה ומסוכנת. ואני שואל את עצמי: מתי ממשלת ישראל תחליט לבצע טיפול שורש יסודי בסוגיה הזאת?

אנחנו צריכים לחכות לאיזשהו אסון? אנחנו צריכים לראות ג'יפ צה"ל מרוח על הכביש עם הרוגים ונפגעים? אני שואל שוב, ראיתי שהשר אוחנה ניגש לדרום תל אביב ואמר: אוקיי, פה אני עושה שינוי. אני בטח לא מצפה לזה מהשר עמיר פרץ. אני כן מצפה לראות את השר אוחנה וכן מצפה לראות כאן החלטת ממשלה שמכניסה את העניין לטיפול שורש שיטתי, אגרסיבי, שכולל תקציב, כולל השקעות, כולל מודיעין, כולל משטרה, כולל הכול.

תודה רבה. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לאחרונה יש איזשהו נושא שלא נותן לי מנוחה, ואני מדברת על יותר מעשרה מקרים שמצאנו אנשים קשישים בביתם מתים. אני שואלת שאלה: מה קרה? למה זה פתאום קרה במספרים כל כך גדולים? אני הגעתי למסקנה שיש טעות שעשינו ואנחנו חייבים לתקן אותה בדחיפות. אני מדברת על חוק הסיעוד שהעברנו בכנסת העשרים, שנתנו אפשרות לאזרחים ותיקים, במקום שעות טיפול, שעות סיעוד-טיפול, במקום שתבוא מטפלת ותטפל בהם, תבקר אותם, תכין להם ארוחת בוקר, תעזור להם להתקלח, תצא אתם לטייל ולא תיתן להם לשכוח מה זה עולם ואנשים, האנשים האלה פשוט לקחו כסף.

המדינה, הצענו להם חלופה שבעיניי לגמרי לא מתאימה לתקופת הזמן הזאת, ואני גם יודעת חד-משמעית שעושים עבודת שכנוע, לשכנע את האנשים: קחו כסף. זה סוג של להוריד את האחריות: קחו את האחריות, אנחנו את שלנו עשינו. לזה אסור לנו להסכים. אני קוראת לממשלה לחזור להצעת החוק הזאת ולבטל, או לפחות לקיים בקרה וביקורת על אותם קשישים שהחליטו לקחת כסף.

אלה שמתו, היה להם כסף בחשבון, אבל אף אחד לא עזר להם לקום אם הם נפלו. זה על אחריותנו.

תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, לפני שבועות אחדים הגיע אליי למייל של הכנסת מייל מארגון לוחמים לשלום. הארגון הזה הגיע עם איום שעומדים לתבוע אותי למשפט בגין פשעים נגד האנושות. כבר חשבתי שאולי הם עלו עליי שהייתי קצין בכיר בצבא, אך מסתבר שאני לא כזה מיוחד, ובעצם המייל הזה כנראה הגיע לכל חברי הכנסת מהימין. אז בואו נשמע קצת על ארגון לוחמים לשלום. זה ארגון ישראלי-פלסטיני שהוקם ביוזמת פעילי פתח בשנת 2006 ושם לו למטרה להיאבק בנוכחות ישראל ביו"ש ובהתיישבות שלנו. אחד המקימים של הארגון הזה הוא סגן-אלוף בביטחון המסכל הפלסטיני. זה הארגון שמטפטף צינורות לברכיים של ערבים שמוכרים קרקעות ליהודים, זה הארגון שמחסל כאלה שמוכרים קרקעות ליהודים, זה ארגון שנפגש פגישות עיתיות עם בכירי אש"ף ובכירי מנגנון הביטחון המסכל. הוא פועל בשליחות הרשות הפלסטינית כדי לזרוע שסע ופילוג בחברה הישראלית. אני חושב שצריכים לתקן בהקדם את חוק העונשין כך שימנע ויאסור פגישות עם אנשים מארגון כזה ודומיו.

תודה רבה. חבר הכנסת יאיר גולן, איננו, חבר הכנסת עוזי דיין, איננו, חבר הכנסת עודד פורר, איננו, חבר הכנסת יבגני סובה, איננו, חבר הכנסת משה אבוטבול, איננו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, איננו, חבר הכנסת ווליד טאהא, איננו, חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת ינון אזולאי, גם כן איננו, חבר הכנסת עופר כסיף, גם הוא איננו. חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אתה רואה? מי היה מאמין שמס' 15 מגיע כל כך מהר? כבוד יושב-ראש הכנסת, חברות וחברי כנסת נכבדים, כמו בכל שבוע, גם הפעם אציין את תאונות הדרכים הקטלניות שגבו חיי אדם בשבוע החולף בדרכים. ביום שלישי, 26 במאי, נקבע מותו של אמיר אמון, בן 24, תושב ירכא, שנפגע בתאונת דרכים במהלך קטטה אלימה ביישוב. הקטטה התרחשה ב-15 במאי. אמיר היה מונשם במשך 12 ימים במרכז הרפואי לגליל בנהריה עד שמת מפצעיו ביום שלישי האחרון. ביום רביעי, 27 במאי, נהרג נהג אוטובוס, גבר בן 40, לאחר שהתנגש חזיתית במשאית בכביש 65 סמוך לצומת עארה. במוצאי שבת, 30 במאי, התרחשה תאונת דרכים שבה נהרג רוכב האופנוע עדי לקסר, בן 60 מראשון לציון, לאחר שנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת ערערה שבדרום. שלשום, יום ראשון, 31 במאי, נהרג אמיר דרורי לאחר שהג'יפ שבו נהג הידרדר לתהום באזור ברכת רם ברמת הגולן.

מדריך טיולי ג'יפים מוכר באזור הצפון, בן קיבוץ מרום גולן, היה בן 52 בלכתו. שלשום, 31 במאי, נהרגה הולכת הרגל יעל לוי, בת 81, לאחר שנפגעה מאוטובוס חולף סמוך לקניון G ביקנעם עילית. יעל שבה מביקור בבית עלמין, שם טמון בעלה פרופ' נסים לוי, שנפטר לפני שנתיים. בשבוע החולף נהרגו חמישה אזרחים בדרכים. בשבוע שעבר השדולה למלחמה בתאונות הדרכים החלה את פעילותה לאחר שחבר הכנסת ינון אזולאי ואנוכי נפגשנו עם עמותת אור ירוק. המפגש הזה הוא ראשון מני רבים. דרך השדולה אפשר לראות עד כמה הנושא של המלחמה בתאונות הדרכים אינו קשור לקואליציה ואופוזיציה.

המקום הזה חייב להתייחס אליו בצורה רצינית הרבה יותר. מכאן אני קורא לשאר חברי הכנסת: הצטרפו לשדולה, הצטרפו למלחמה, וביחד נציל את היקר לנו מכול. תודה.

חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, פעם שנייה תוך חודש, מקרה בפתח תקווה, שאני גר בה, שאנחנו שומעים מהתקשורת שילדה בוכה בגלל שלא הכניסו אותה לבית הספר. אנחנו כרגע מנסים לברר מה קרה שם, אבל זה נשמע לי קצת הזוי. אני גם חושב שההתייחסות של ח"כים לעניין הזה צריכה להיות יותר רצינית. הפעם בדקו לה חצאית, שוב, אנחנו רואים תמונה.

אפילו מי אמר לה מה, שמעתי רק לפני, מהבוקר הייתי עסוק, שמעתי את זה בשעה האחרונה. אבל זה נשמע לי הזוי, תחושה שכאילו מישהו מרשה לעצמו יותר מדי. אז קודם כול אני רוצה לפנות לחבריי מוועדת החינוך: בואו נעשה דיון על זה, נקיים דיון על התלבושת, למרות שכבר קיימנו דיון כזה בעבר, לפני משהו כמו שבוע וחצי, כשהיה הסיפור בבית הספר משה הס בפתח תקווה. אולי צריך גם לקרוא לשר החינוך שיכנס את המשרד וידבר על תלבושות בבית הספר. נכון שזו החלטה של מועצת התלמידים, ארגון המורים וכל מי שביחד, אבל זה מתחיל לעבור גבולות ואת גבול הטעם הטוב. אנחנו לא רוצים להפוך למדינה חשוכה שבודקים בה חצאיות, ובטח ובטח שלא נותנים לילדה להיבחן בבוחן במתמטיקה, כפי שהבנתי מהכתבה. אז אני קורא לכל חבריי להצטרף לקריאה הזאת. בואו נעשה משהו עם זה. לא ייתכן שזה יימשך.

תודה רבה. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, בתקופה הזאת של מגפת הקורונה קורים הרבה דברים מאוד כואבים. אחד הדברים שאנחנו קוראים בתקשורת הארצית,

ישראל מואשמת בהפצת הקורונה בעולם. כך נראה בעולם הערבי, הם כנראה חושבים שבאמת כל המגפה הזאת התחילה מהיהודים וזה באמת תפקידם של היהודים. הם מציירים כל מיני קריקטורות שכביכול החיילים שלנו משתעלים על האוכלוסייה הערבית וכך הם גורמים לחולי בתוך אותן אוכלוסיות, וגם אסירים בתוך בתי הכלא סובלים מזה. בכל המדיה שלהם מופצות כל מיני קריקטורות, על מנת לגרום כמובן להשנאת היהודים, לגרום לכך, שכביכול היהודים תמיד מרעילים בארות. כך גם בצרפת, אחת השרות שם בממשלה מואשמת שבגלל שהיא יהודייה אז אולי גם היא מרעילה בארות וכו' וכו'. אני קורא מכאן גם למשרד החוץ, אולי גם למשרד התפוצות, להשקיע קצת יותר בהסברה ולהביא לידיעת כל אלה מהעולם הנאור שכביכול יתקפו את המגמה הזאת, כי לא ייתכן שהיהודים יואשמו בדברים שבעבר הבינו שזה פרימיטיבי להאשים אותם וזה חוזר עוד פעם על עצמו. כידוע, מילים מסוגלות לרצוח, ועל ידי כך זה גם גורם לאחר מכן לכל מיני התפרעויות וכל מיני מכות ואלימות כלפי יהודים בכל מיני מקומות בעולם. אני חושב שבאמת השקעה בהסברה מצד משרד החוץ או המשרדים הרלוונטיים תעזור מאוד למנוע ולמגר את הנגף הזה.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה.

ברשות אדוני היושב-ראש, כבוד השר,

אני אפילו לא יודע מה אמרת, אבל אני בטוח שאמרת דברים טובים, ואני מצטרף לדבריך כל עוד יש בהם אהבה ואחדות לעם ישראל. אבל מה שאני באמת רוצה להעלות, אנחנו בימים האלה מדברים הרבה על כל הרופאים, שעושים עבודתם נאמנה. אדוני שר הבריאות, העבודה עוד לפניך, והקדוש ברוך הוא יעזור, ותחזקנה ידיך,

כל מיני רעשי רקע על המנכ"ל, על זה. שהקדוש ברוך הוא ידאג שלא תצא תקלה תחת ידך. אבל יש אנשים שצריך להגיד להם מילה טובה, ולצערי לא שמענו הרבה. אלו העובדים הסוציאליים,

קשה בימים האלה, בימי הקורונה. דקה אחת הם לא עזבו את המשפחות, סיכנו את עצמם, הגיעו לבתים, דאגו להביא אליהם אנשים. גם אם זה בנושא של הקורונה עצמה, איך להתמודד עם הילדים, עם המשפחות, עם המבוגרים,

הם עשו את זה, ואני חושב שהם לא קיבלו מספיק את הקרדיט על כך. מגיע להם יישר כוח. הם ממשיכים גם בימים האלה, ואנחנו כולנו צריכים לחזק אותם.

המעמד שלהם, לצערנו, מבחינת המשכורות שהם מקבלים, הוא מעמד מאוד נמוך. אולי זה הזמן שכולנו נגיד את המילה שלנו לא רק באמירה אלא גם בעשייה, לחזק את ידם ולהוסיף להם, שכבר לא יעבדו במינימום, לא יעבדו בשכר מינימום, כי הם נותנים את החיים שלהם בשבילנו, שאנחנו לא נזדקק לרשויות הרווחה, ואם לנו יש את הכוח כרגע לא להזדקק, אנחנו צריכים לעזור לאותם אלה שנותנים את הנשמה בשביל עם ישראל.

תודה רבה. עד כאן נאומים בני דקה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי בהתאם לסעיף 96 לתקנון הכנסת, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה הודיע כי

אי-הפליה בשל שירות צבאי או שירות לאומי), התש"ף2020 ,

פ/1094/23, וכי חבר הכנסת איימן עודה יהיה היוזם הראשון במקומו. הודעות קודמות שנמסרו אתמול בעניין הצעת חוק זו,

תודה. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, עמדנו ביעד שהישיבה הזאת לא תימשך בדקות פחות מאשר הישיבה שקיימנו הלילה בשעות. בזה עמדנו איכשהו, אם כי די בדוחק.